בוקר טוב, היום יום רביעי י"ז בשבט תשפ"ג, 8 בפברואר 2023, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, הנושא על סדר היום הוא דיון מהיר על החלטת הוועדה לתכנון ולתקצוב לסגור את התוכנית האמריקאית ללימודי רפואה, שביקשו חברי הכנסת ולדימיר בליאק, אוהד טל ודן אילוז, חבר הכנסת אילוז תציג. בשמחה, קודם כל שוב אני מתנצל על האיחור, תודה שכולם באו. אני אגיד ככה, אני נדהמתי כששמעתי שהתוכניות האמריקאיות ללימודי רפואה בכל הקמפוסים השונים נסגרו. אני גדלתי בקנדה, גדלתי בצפון אמריקה, ואני מכיר הרבה מאוד אנשים שלמדו בתוכניות האלו, אנשים שהקשר שלהם לארץ לפני שהם באו ללמוד שמה היה רופף למדי, ואז הגיעו ולמדו בתוכניות האלו, חלק חזרו לחו"ל, חלק קטן צריך להגיד את האמת עלו לארץ אחר כך, אבל גם מי שחזר לחו"ל, חזר עם קשר מאוד עמוק למדינת ישראל, לציונות, הכיר את הארץ, היה לו חיבור מאוד חזק לאחר מכן. רופא בחוץ לארץ זה לא משהו שהוא לא מכובד, זה הוא מראשי הקהילה בסוף, ויש לכם עכשיו ראשי קהילה בחוץ לארץ בצפון אמריקה, שיש להם קשר מאוד מאוד חזק למדינת ישראל בזכות התוכניות האלו, ואז אני נדהמתי כי שמעתי שהתוכניות האלו נסגרו, למרות שחלק מהאוניברסיטאות דווקא רצו להמשיך אותם, לא כולם אני יודע יש כאלו שלא רצו, אבל חלק מהאוניברסיטאות דווקא היו מוכנות להמשיך אותם. וזה מבחינתי היה משהו שלא הבנתי, כי אני יכול להבין אולי אם האוניברסיטאות אומרות שהם לא יכולות, זה לא מתאים לתקציב שלהם, אגב תקציבית הבנתי שזה לא באמת מדובר בעלויות גדולות, כי הסטודנטים משלמים שכר לימוד יחסית גבוה, אבל למרות כל, אם היה בעיה באמת מצד האוניברסיטאות הייתי יכול להבין, אבל עכשיו אני מבין שזה לא המצב, זה פשוט שיקולים של המל"ג שלא מסתכל על מכלול השיקולים שצריך להיות, כולל הקשר עם התפוצות, כולל עניין של עידוד עליה, כולל כל הדברים השונים שאני דיברתי עליהם, ואני באמת נדהמתי לשמוע על ביטול התוכניות האלו. אני אוסיף שאני חושב שאם דווקא יש כמה אוניברסיטאות שלא רצו להמשיך את התוכניות האלו זכותם, זאת עמדתי לפחות שזכותם לעשות את זה, מי שכן רוצה אנחנו צריכים לאפשר להם, ויותר מזה אני אגיד שבמקומות שבהם לא היו תוכניות כאלו, אני הייתי מציע להם לפתוח, אם זה באוניברסיטת אריאל, אם זה במכללה בצפת, דווקא במקומות האלו בפריפריה החברתית, ביהודה ושומרון, מקומות שיש עוד ערך מוסף לעובדה שנביא משם יהדות תפוצות שתתחבר למקומות האלו, אני חושב שדחוף גם לאפשר להם לפתוח את המקום, שכל קמפוס יחליט בעצמו אם הוא רוצה תוכנית כזאת או לא, ושלא ננחית את ההחלטה מלמעלה. תודה רבה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק. תודה רבה אדוני היושב-ראש בוקר טוב, קודם כל אני מודה על קיום הדיון הזה, אני מצטרף לדבריו של חברי דן. אני ישבתי עם הנציגים שבעצם סיימו את התוכנית, וקראתי גם את השיקולים לסגירה ולא כל כך הבנתי אותם, אני חושב שהתוכנית הזאת שפועלת, פעלה לאורך לא מעט שנים, יצרה לנו הרבה מאוד שגרירים, בוגרי התוכנית עובדים היום בבתי חולים ברחבי ארצות הברית, וכמובן נשאר להם המטען שהם צברו כאן בישראל, נשאר איתם והם שגרירים מצוינים. השיקול של פינוי המקום לסטודנטים מקומיים, אני לא חושב שזה שיקול שצריך לקחת אותו בחשבון, כי בסופו של דבר יש מספיק שטחים באוניברסיטאות כדי לפנות אותם, ויש לנו מסתמן אצלנו מחסור ברופאים, וסגירת התוכנית הזאת שהיא תוכנית חשובה. הסיפור הוא מקום באוניברסיטאות או מקומות להתמחות? אני חושב גם וגם, עד כמה שהבנתי זה גם וגם. אני שואל, זה דורש גם מקומות בבתי החולים? כי תמיד בכל הסיפור של התקנים תמיד אומרים, אין מספיק מיטות כדי לעשות הסתכלות, תיכף אני אתן לך להתייחס. בסופו של דבר אני חושב שאם אנחנו לוקחים בחשבון את מכלול השיקולים, גם השיקולים הרפואיים וגם הקשר עם התפוצות, אני סבור ששווה לשקול את ההחלטה מחדש, ואם יש אוניברסיטאות או מכללות שמעוניינות להיכנס למסגרת התוכנית צריך לאפשר את זה, וההצעה שלי לשקול את זה מחדש תודה רבה.

חבר הכנסת טייב אתה רוצה? אני אתייחס בקצרה, כי אני חושב שאנשי המקצוע חשוב שנשמע את דעתם. אנחנו ניהלנו אתמול בוועדת החינוך על נושא של מחסור ברופאים והנושא עלה, אני חושב שהנקודה היא לא רצון או לא רצון שהתוכנית הזאת תמשיך, התוכנית הזאת חשובה ואני דורש שהיא תמשיך, הבעיה שיש לנו בעיות של שדות קליניים, וכפי שאמרתי אתמול אני אומר את זה גם היום, גם למל"ג, גם למשרד הבריאות, קחו את הדבר הזה ברצינות. הרופאים האלה בסוף, נכון הם באים על חשבון ואנחנו במצוקת רופאים בישראל ואנחנו מבינים את הבעיה, בסוף הרופאים האלה הם שגרירים לגמרי של מדינת ישראל, וכהם נמצאים שמה ואנחנו נמצאים בבעיה בינלאומית של הסברה בעולם, אני חושב שהרופאים בעקבות מעמדם, הם משפיעים בצורה רחבה מאוד גם על הסטודנטים שלהם וגם על הפציינטים שלהם, והנושא הוא חשוב מאוד, וכפי שאמרתי אתמול, התוכנית הזאת צריכה להמשיך, צריך למצוא את הפתרון איך אנחנו מגיעים ונתקדם עם הנושא הזה. תודה רבה. נמצא איתנו בזום פרופסור שאולי יציב, מנהל אגף רישוי מקצועות רפואיים, משרד הבריאות, שלום פרופסור יציב מה שלומך? שלום, שומעים אותך? כן שומעים אותך, מה שלומך? בסדר, קודם כל תודה רבה, טוב לראות אותך שוב בראש המערכת. אני רוצה להסביר דבר אחד בסיסי, יש סטודנטים ישראלים, אזרחי ישראל רבים שלומדים בארץ ולומדים בחו"ל, כ- 60%, 50%, 60% לומדים בחו"ל והייתר בישראל. נעשים מאמצים כבירים כדי להגדיל את מספר הסטודנטים הישראלים, שרוצים לארץ ולחיות כאן, להגדיל את הסביבה שאנחנו קוראים אותה השדות הקליניים. שדות קליניים מי שלא מכיר את המושג, זה למעשה המקומות בתוך בתי החולים להוראה קלינית ליד מיטת החולה, כמובן שהקבוצות, לומדים את זה בקבוצות והן מוגבלות מבחינת המספר, ככל שהמספר יותר גדול, ההוראה היא הרבה פחות טובה. אז יש לנו אם ככה אלפים של סטודנטים, שמחקים ולומדים בחו"ל והיינו רוצים שלפחות חלק מהם ילמד בישראל. העניין הזה של השדות הקליניים קודם כל הוא משאב לאומי והוא מוגבל, זאת אומרת יש גבול לכמה סטודנטים אפשר לדחוס בתוך השדות הקליניים האלה של מדינת ישראל, כדי שבאמת ההוראה תישאר פחות או יותר באותה רמה, כי ברור שאם אני אשים 20, 30 סטודנטים ליד חולה אחד בתוך בית החולים, אז ברור שזאת לא תהיה הוראה טובה, אז אנחנו רוצים למצוא את האזור. לכן גם המל"ג וגם אנחנו עשינו מאמצים רבים לכתוב כללים שמצד אחד יגדילו את מספר הסטודנטים הישראלים בתוך ישראל, ומצד שני לא לפגוע ברמה של הסטודנטים האלה, כי בסופו של דבר זה יקבע גם את הרמה של הרפואה בישראל. סליחה פרופסור יציב, אם אפשר שתייחס לנושא המחסור ברופאים בישראל, ואיך אנחנו יכולים להתגבר עליו, והאם הסטודנטים הישראלים שלומדים בחו"ל, כולם חוזרים לישראל או שחלקם נשארים פשוט לעבוד בחו"ל בסופו של דבר, וכמה אתה לוקח בחשבון מהם, שגם חוזרים לכאן ומשתלבים בתוך המערכת? אז זאת שאלה באמת טובה מאוד, יש כמה דרכים, קודם כל להגדיל את מספר העולים היהודים שרוצים, שמעוניינים ורוצים לעלות לישראל. רגע, התוכנית שאנחנו מדברים עליה היא לא של עולים בעצם, היא של אזרחים זרים שלומדים שם. אגב הם אמורים להיות זכאי חוק שבות כדי להיכנס לתוכנית הזאת או שאין לזה שום קשר? שום קשר תודה. לגבי הסטודנטים שנמצאים בחו"ל, זה נכון מה שאתה אומר שיש להם פיתויים לא מעטים להישאר בחו"ל, מבחינת משכורות ודברים כאלה, אבל אנחנו עושים מאמצים גדולים כדי להביא את הישראלים האלה לארץ, על ידי כך שאנחנו תומכים בהם בדרכים שונות, מלגות וקשר אישי איתם. אני בעצמי נסעתי ונפגשתי עם כל הסטודנטים האלה שלומדים בחו"ל, ואולי תשמעו בהמשך על התוכניות שיש לנו לעזרה לסטודנטים האלה, לממן את הלימודים של סטודנטים טובים בחו"ל וכו', ולכן עושים מאמצים גדולים כדי שבאמת, אבל זה בעצם המעגל שלנו העיקרי שממנו אנחנו מקווים להגדיל את אוכלוסיית הרופאים בישראל בבוא הזמן. על כמה רופאים אנחנו מדברים מידי שנה בתוכנית הזאת? התוכנית האמריקאית הזאת? התוכנית האמריקאית כן, כמה סטודנטים יש מידי שנה? 120. 120. עכשיו צריך לזכור ש- 120 סטודנטים, זה מספר גדול יחסית כשמדובר בבתי ספר לרפואה, המספר גם בבתי הספר לרפואה הם מספרים מוגבלים, וזה מספר מאוד משמעותי בוא נגיד ככה לגבי השכלה. ואם אנחנו רוצים לעשות מאמצים להגדיל את מספר הסטודנטים הישראלים ולהביא אותם שיהיו בישראל, אנחנו צריכים מספיק מקום כדי שיהיה להם, וזה לא יהיה מוצדק שלא נביא סטודנטים ישראלים, אזרחים ישראלים שבטוח רוצים לחיות כאן, ולאפשר לסטודנטים רבים שברובם לא התחייבו ולא הודיעו על כך שהם רוצים לחיות בישראל.

תוכל להתייחס למה יקרה משנת 2026 נוכח הרפורמה שלך? אני בהחלט, אני אומר התוכניות שאנחנו עושים הם כוללים, קודם כל הגדלה של הסטודנטים בכל בית ספר לרפואה, הסכימה להעלות את מספר הסטודנטים פר שנה, כך שיש, אגב יש פה נציגות של המשרד, שיש להן נתונים מאוד מדויקים לכל הדברים האלה, אני ממליץ באמת לשמוע אותם, כי יש להם באמת נתונים שאני בטוח שיעניין אותך ואת כל הקהל כאן. אני אתן להן,

אני רוצה התייחסות של המועצה להשכלה גבוהה, ואחר כך אני אתן אם יש עוד נתונים שמשרד הבריאות רוצה להוסיף, רק כדי שיהיה לנו את הנתונים, משרד הבריאות אם רוצה להוסיף. אז בבקשה המועצה להשכלה גבוהה מיכל? מי מתייחס מהמל"ג? אני מיכל אופיר, ממונה תחום תכנון ומידע בוות"ת המועצה להשכלה גבוהה. קודם כל אני רוצה להגיד בשמנו ובשם ות"ת, שאנחנו מאוד מופתעים מכל ההתנגדות הזאת ומכל המהומה שהתרחשה בעקבות המהלך הזה. לא, אין מהומה, יש דיון. ראינו בעיתונות. על העיתונות אנחנו לא אחראים, עוד מעט הממשלה תהיה אחראית גם על העיתונות ולא הכנסת,

אתה מתכוון לתאגיד שכרגע באחריות הממשלה, בסדר הבנתי. אנחנו מדברים פה על צעד היסטורי, כל כך מתבקש מבחינת מערכת הבריאות הישראלית

קודם כל חשוב להכיר באמת את המספרים, בשנים האחרונות למדו בתוכניות האמריקאיות כ- 500 סטודנטים לתואר שני, כ- 120 התחילו ללמוד בכל שנה, מדובר בסטודנטים אמריקאים שבאים ללימודים הקליניים בארץ, תופסים פה את מקומות ההתנסות, ולאחר מכן רובם הגדול חוזרים לארצות הברית, רק כ- בין 5% ל- 10% נשארים בארץ. סגירה של התוכניות האלה זהו צעד הכרחי ולמעשה פורץ דרך, המפנה מקום לסטודנטים ישראלים שילמדו רפואה בארץ, ויישארו לעבוד כרופאים במערכת הבריאות בישראל, זהו הצעד המתבקש נוכח המצוקה הגדולה מאוד במספר הרופאים בארץ.

120 מקומות שמתפנים זה כמו לפתוח פקולטה חדשה למדינה. אתם התנגדתם אבל לא לפתיחת פקולטה חדשה לא מזמן? אני אומרת, אם מרחיבים את הפקולטות הקיימות. לא אני אומר, אי אפשר מצד אחד להתנגד לאריאל, אוניברסיטה. רגע בוא נשמע אותם, חבר הכנסת אילוז תן לה לסיים את דבריה בבקשה. אני לא אומרת שהלכה למעשה זה לפתוח פקולטה חדשה, זה אומר להרחיב את החוגים הקיימים. אני רוצה לציין שרק אתמול במשכן הזה בוועדת החינוך של הכנסת בראשותו של חבר הכנסת יוסף טייב, דיון לגבי המצוקה במספר הרופאים, והמהלך הזה הוא אחת הדרכים לפתור את המשבר הזה, במציאות של היום לתוכניות האלה אין מקום, אם בעבר היה מקום וזה היה חשוב, אז היום כבר לא. זה הזמן הנכון להגיד עניי עירך קודמים, זהו אינטרס לאומי ישראלי מעל כל השיקולים האחרים, מועמדים ישראלים מטובי בנינו, שיכולים להתקבל לפקולטות בארץ, ובגלל התוכניות האמריקאיות, נאלצים לטוס וללמוד במוסדות בחו"ל, זה לא מתקבל על הדעת. למה האוניברסיטאות נלחמות על התוכנית הזאת כל כך? לא נלחמות? לא נלחמות, אני רק אגיד, כל המהלך הזה נעשה בשיתוף פעולה מלא עם הדיקנים של הפקולטות לרפואה, עם משרד הבריאות, עם משרד האוצר, זהו מהלך לא של איש אחד, זה מהלך שהובלנו ביחד עם כל הגורמים הנוגעים בדבר. היו ועדות רבות שהמליצו על סגירת התוכניות האמריקאיות, אני אמנה כמה מהם, ועדת גמזו, מרום הלפרין, גלזר ישראלי, ועדת ביאר שסיימה את עבודתה רק לפני כמה חודשים, תוכניות של הערכה בינלאומיות, כולם המליצו ותמכו במהלך הזה, דוח מבקר המדינה שבדרך כלל מבקר אותו ולפעמים גם תוקף אותנו, תמך במהלך הזה בצורה מלאה. תודה רבה, סיכום, זה דיון מהיר פה צריך לדבר מהר. קשה לי לדבר מהר, יושב-ראש ות"ת פרופסור יוסי מקורי שנבצר ממנו להגיע לצערי, הוא בעצמו מגיע מניהול פקולטה לרפואה בתל אביב, הוא ניהל שם את הפקולטה 20 שנה, שבה גם התקיימה תוכנית כזאת, והוא מבין שהגיע העת לעשות את המהלך הזה, אנחנו עכשיו כבר שם. אני אגיד עוד משהו קטן לגבי החשיבות הבינלאומית שהזכרתם לגבי החשיבות שהם שגרירים, שמה של הרפואה הישראלית הולך לפניה בזכות הרופאים הישראלים שלמדו פה בפקולטות, הם משתפים פעולה עם מוסדות בחו"ל, אם זה באמצעות כנסים, אירועים, מחקרים, מאמרים בינלאומיים, השתלמויות, הם השגרירים האמיתיים של המדינה שלנו בכל הסיפור הזה, יש דברים רבים שוות"ת ומל"ג עושות בהקשר הבינלאומי, ויושב פה יבגני מנהל תחום בינלאומיות, יכול להרחיב על הנושאים.

יש כאן נציגי בוגרים? כן, כן, תיכף ניתן לכולם. משרד הבריאות בבקשה. שלום לכולם אני איילת גרינבאום אריזון, אני סמנכ"לית בכירה לתכנון אסטרטגי וכלכלי של משרד הבריאות, אז קצת נתונים שחשוב לנו שתכירו. אז כמו שאתם יודעים מדינת ישראל גדלה באופן משמעותי, אנחנו גדלים במיליון תושבים בכל חמש שנים, אנחנו מזדקנים בקצב מהיר, ואנחנו נמשיך להזדקן, תוחלת החיים צפויה לעלות בעזור הקרוב בעוד כשלוש שנים, וכבר היום יש לנו למעלה ממיליון בני 65+ במדינה, ולכן אנחנו צריכים יותר רופאים. היום אנחנו עומדים על 3.3 רופאים לאלף נפש, ה- OECD עכשיו כבר נמצא ב- 3.6 רופאים לאלף נפש, רפורמת יציב שלא דיברנו עליה, אבל היא רפורמה שבעצם פסלה בתי ספר לרפואה במקומות שרמת ההכשרה הקלינית היא לא מספקת וטובה מבחינת מדינת ישראל, צפויה להוריד את מספר הרופאים לאלף נפש, ל- 3.1 לאלף נפש, היום יש לנו מערכת בריאות מצוינת, זמינות טורים שהיא טובה, פריסה רחבה בפריפריה, נגישות טובה לשירותים, אנחנו חייבים לשמר את המערכת שלנו באופן הזה. ולכן אנחנו כשהסתכלנו על הנתונים וראינו את המחסור הצפוי המשמעותי של רופאים במערכת הבריאות, יצאנו עם שלוש תוכניות מרכזיות. הראשונה היא להגדיל הגדלה מסיבית את מספר הסטודנטים שלומדים רפואה במדינת ישראל, כשהיעד שלנו הוא להגיע ל- 1,200 סטודנטים חדשים עד לשנת 2025, כמובן שכל התוכניות שלנו בשיתוף מל"ג ות"ת. השנייה היא בעצם לסייע לסטודנטים ישראלים שלומדים רפואה בחו"ל בפקולטות טובות, יש לנו תוכנית חדשה שגם אתמול ציינו שנקראת אופקים, שמטרתה לתת הלוואות שיהפכו למענקים לסטודנטים שלומדים בחו"ל, והגדלה מסיבית של מספר הרופאים העולים של מדינת ישראל, זה ממש יעד ששמנו לעצמנו כיעד לאומי, כדי לסייע לנו בהגדלת מספר הרופאים. אנחנו תומכים מאוד ברפורמה, אנחנו חושבים שאין ברירה אלא לקיים את הרפורמה הזאת, אני חייבת להגיד גם שאנחנו היינו שותפים למימון של הרפורמה ביחד עם משרד האוצר, וחשוב לי גם לציין שכל החלופות הן פחות טובות, זה לא שיש לנו אפשרות גם לשמר את הסטודנטים האמריקאים שלומדים פה וגם לצורך העניין להגדיל את מספר הסטודנטים לרפואה, בחנו את כל האפשרויות, אין לנו את האפשרויות האלה, ולכן מבחינתנו כפי שציינו גם קודם, החלופה הטובה ביותר והאחריות שלנו כלפי אזרחי מדינת ישראל,

תודה רבה, אני רוצה ור"ה, ור"ה זה ועד ראשי האוניברסיטאות. תודה על הדיון החשוב, שמי דבורה מרגוליס, אני ראש מנהל ור"ה, אני מצטרפת לכל מה שנאמר פה, זה מהלך היסטורי שדובר עליו שנים, ועכשיו מקדמים אותו. כל האוניברסיטאות שותפות לזה, כן ברור לגמרי שבהתחלה היו קשיים וחוסר נחת, כי מדובר בפרויקט בתוכניות שהיו תוכניות של שנים רבות, והיה אליהן בהחלט סנטימנט באוניברסיטאות. ה- 120 סטודנטים האלה באוניברסיטאות, כמה לומדים בכל אוניברסיטה? בארבע אוניברסיטאות היו תוכניות בינלאומיות, הן כולן יסגרו ויפנו מקום- - איפה הגדולה ביותר? נדמה לי שבתל אביב, אבל כרגע - - יש פה נציג של אוניברסיטת תל אביב?

אני יכולה להגיד את המספרים? בבקשה כן. יש 120 בטכניון, 240 בתל אביב ו- 130 בבן גוריון. אין פה נציג של אוניברסיטת תל אביב?

אבל יש פרופסור שביקשתי שידבר, פרופסור אלן ג'וטקוביץ', שהוא ראש בית הספר הבינלאומי בבן גוריון, אותו בית ספר שנסגר ויפתח מחדש. אבל את אומרת שכולם בעד, תל אביב גם היום לא רוצים לנהל את התוכנית הזאת?

שכל האוניברסיטאות אישור קו עם פרופסור- - האם תל אביב לא רוצה לנהל תוכנית כזאת בקמפוס שלה.

יש לי עוד שאלה, אין פה נציג של ות"ת? אדוני היושב-ראש, צריך להבין שהסטודנטים האלה משלמים המון כסף לאוניברסיטאות. זאת הייתה השאלה שרציתי לשאול, כמה משלם סטודנט אמריקאי כזה לאוניברסיטה, וכמה משלם סטודנט בישראל? רגע סליחה סליחה, יש ועדה לתכנון ותקצוב, בשביל זה מקבלים כסף. שכר הלימוד האמריקאי, זה בין 35 ל- 40 אלף דולר. שהולך לאוניברסיטה? שהולך לאוניברסיטה. מול 11 אלף שקל שכר לימוד, 11.5 בערך שכר לימוד. ולכן ות"ת יצאה עם תוכנית לשפות את המוסדות האלה, את התוכניות האלה.

על ההפרש. בכמה תשפו אותם בדיוק בהפרש? פחות או יותר כן, הם לא יפסידו מזה, סך הכל יוצא בין 110, 120 אלף ₪ לשנה, לכל מוסד לכל פקולטה, זה כמעט ומכסה את כל העלות. אוקי, פרופסור ג'וטקוביץ' מאוניברסיטת בן גוריון.

סליחה, אני אתן לך, אין אפשר לנהל ככה את הדיון,

משפט פשוט כי יש נושא שלא מדברים עליו בכלל, וזה הקשר עם התפוצות, כולם מדברים על עולים, כולם מדברים על דברים אחרים, לא מדברים על הקשר עם התפוצות שזה גם חשוב. תיכף נדבר, פרופסור ג'וטקוביץ' בבקשה. טוב שומעים אותי? בוקר טוב, אני פרופסור ג'וטקוביץ', כפי שאתם, אני עולה חדש, וגאה להציג אותי כעולה חדש, אבל 20 שנה בארץ, אני למדתי 10 שנים ביל, עליתי עם המשפחה ואשתי שגם כן רופאה לפני 20 שנה, אני המנהל של התוכנית הבינלאומית עכשיו באוניברסיטת בן גוריון, וגם כן עבדתי 20 שנה במחלקה פנימית בסורוקה, זאת אומרת שאני מבין היטב את שתי הבעיות האלה. אני אציג את העמדה של אוניברסיטת בן גוריון, האוניברסיטה בעד המהלך של סגירת התוכנית הישנה בגלל שאנחנו מבינים היטב את הבעיה במחסור רופאים, אני יודע את הדברים הטובים של התוכנית אבל מבינים היטב את הבעיה. אבל אנחנו פותחים תוכנית חדשה בשנה הבאה, שקיבלתי אישור של לימודי רפואה באנגלית לישראלים עולים חדשים וותיקים, ובתוכנית אני קולט את הסטודנטים בחו"ל לאחר שכבר עשו את העלייה הפורמלית, במצב כזה אני אכפיל את הסיכוי של ההישארות שלהם בארץ. ישראלים רבים שרוצים להיות רופאים הולכים ללמוד בחו"ל, חלקם כבר נשארים בחו"ל, - - אני נותן הזדמנות לאותם ישראלים להישאר ללמוד בארץ ומגדיל באופן משמעותי את הסיכוי ההישארות שלהם בארץ. אז אנחנו פותחים חדשה, רפואה באנגלית, שיהיה פנוי לעולים חדשים, ואנחנו נקווה שרובם יישארו בארץ, וכמובן ישראלים ותיקים יכולים להצטרף לתוכנית שלנו, ואני חושב שזה תוכנית שעונה להרבה דרישות של המדינה, תודה. תודה רבה. יש פה הרבה בוגרים של התוכנית, אני רוצה לתת להם גם להתייחס, ד"ר אביתר, סלח לי אני לא מצליח לזהות את שם המשפחה. שמי ד"ר דן אביתר אורון, ואני בוגר המחזור הראשון בתוכנית לסטודנטים אמריקאים לרפואה באוניברסיטת תל אביב. אנו הבוגרים נחרדנו מההחלטה הפתאומית לסגור את התוכנית, ומשוכנעים כי הנזק הלאומי רב, ואף יכול להוות מכה לכוח ההסברתי של ישראל. נולדתי ב- 1956 בניו-יורק להורים ישראלים, והתגוררנו בארץ למספר שנים בילדותי, לאור כל חיי בארצות הברית, הקשר שלי לארץ שמשפחתי דיברה עליו רבות תפס עדיפות עליונה. את התואר הראשון סיימתי באוניברסיטה סנט וושינגטון בסנט לואיס, ובחרתי ללמוד רפואה בתוכנית האמריקאית, בזכות עצם קיומה בישראל, לאחר סיום לימודי התקבלתי להתמחות בבתי חולים בהר סיני בניו-יורק ובהרווארד בבוסטון. המשותף לכלל התוכנית האמריקאית הינו צריבת התודעה הישראלית, המלווה אותנו לאורך כל חיינו המקצועיים, כלל הרופאים אשר חזרו אל מדינת המקור ופוגשים יום יום את ציבור המטופלים והקולגות שלהם, משמשים כשגרירים פעילים של רצון טוב, ושגרירי הסברה עיליים למען מדינת ישראל, בזכות הסמכות וההכשרה הרפואית שלהם. לאחר מבט ודיפלומה ישראלית אנשים רבים שואלים שאלות ומתעניינים במדינה, השיחות האלו משנות את דעותיהם על מדינת ישראל, ומיישמות באופן שוטף את מדיניות ההסברה של מדינת ישראל, לקהל רחב שלא היה נחשף אליה במצבים שונים. בעקבות סגירת התוכנית, ישראל תאבד נכס אסטרטגי הסברתי חשוב וממותג היטב, שנבנה במשך קרוב ל- 50 שנה. עם סיום ההכשרה.

אפשר להמשיך? כן כן, רק תנסה לסיים. יש לי, כעת אנו מנסים בכל כוחנו לבטל את החלטת הסגירה, אנחנו מייחלים שתמשיך התוכנית להכשיר את דור העתיד של רופאים שגרירים, אנו קוראים לוועדה לנקוט בגישה אובייקטיבית ארוכת טווח, למצוא פתרון המאפשר פינוי של תקנים לסטודנטים ישראלים לרפואה, במקביל לשמירה על נכס לאומי זה.

ד"ר רוני שרון, אחריו יגאל וינברגר חבר מועצה מקרית גת.

רוני שרון, אני בוגר התוכנית האמריקאית של סאקר 2010, לא כל כך ידעתי מה זה ישראל לפני, למדתי הלכתי להתמחות בהר סיני בניו-יורק בנוירולוגיה ותת התמחות בהרווארד בבוסטון, ואז התנדבתי בצבא, האמת היא שאני במילואים השבוע. אני רק רוצה להגיד, כל הרופאים שלומדים רפואה פה או בחו"ל ובאים לפה להתמחות, ורוצים לקדם את התחום של רפואה בארץ, עושים תת התמחות בארצות הברית, בקנדה, זה כוח אדיר, זה כל האמריקאים שלמדו בישראל, מבינים מה המערכת בישראל, ומביאים את זה לארצות הברית, ועושים קשר ושיתוף פעולה שעשינו את זה כל כך הרבה פעמים עם כל המקומות האקדמיים בארצות הברית, בגלל הבוגרי סאקר, בגלל בוגרי בן גוריון, טכניון, שבאמת עושים שיתוף פעולה שממשיכה ומקדמת את הרפואה בארץ. כל האנשים שבאמת רוצים להיות מובילים בישראל, עושים תת התמחות בהרווארד, בהר סיני, קולומביה,

וזה באמת מחזק את המערכת הרפואית בארץ.

יגאל וינברגר ואחריו אבישי נוימן. שלום לכולם, אני נמצא כאן היום כחבר מועצת עיר בקרית גת, ואני שומע על התוכנית לא בפעם הראשונה, שלחתי גם כמה מכתבים מאחר ואני שומע את הדיון ולפעמים משבר זה באמת פתח לאיזו שהיא הזדמנות. אז אנחנו בפריפריה כל הזמן סובלים מהזנחה רפואית וחסרים לנו רופאים וסטודנטים שמתמחים בפריפריה. הבקשה שלי היום לוועדה הכל כך חשובה הזו, היא שבמידה וממשיכים עם התוכנית הכל כך חשובה, אסטרטגית למדינת ישראל, או לפתוח את התקנים לסטודנטים הישראלים, בבקשה להוסיף עוד פרמטר אחד בפרמטרים שאתם מקבלים עליהם אחריות. שמעתי את מיכל אופיר אומרת עניי עירך קודמים לכל, אז יש כאן בעיה אסטרטגית מאוד מאוד חשובה, בעיה לאומית כבר הרבה מאוד שנים, שהיא לא פחות חשובה מהבעיה האסטרטגית בהסברה בחו"ל, והיא הרפואה בפריפריה, ואנחנו מרגישים אותה יום יום, ואזרחים ותושבים בפריפריה, נאבקים יום יום ומשלמים על כך מחיר יקר בחייהם, מאחר ויש לנו מחסור ברפואה בפריפריה, ואני אשמח שתיקחו את זה גם כן כפרמטר חשוב בהחלטה הסופית שלכם בוועדה, תודה רבה. תודה רבה. אבישי נוימן ואחריו צח בורוביץ'. (אומר דברים בשפה האנגלית, להלן תרגומם): זה בסדר שאדבר באנגלית? אנחנו לא נערכנו פה עם תרגום, אני מבין.

להלן תרגומם): אני אנסה להיות קצר וברור. אני ד"ר אבישי נוימן, אני בוגר מחזור של 2006 באוניברסיטת תל אביב בתוכנית האמריקאית. אני רופא מרדים ואני עוסק ברפואה בניו-יורק. (אומרת דברים בשפה האנגלית, להלן תרגומם): אתה לא יכול לדבר בעברית לפרוטוקול? (אומר דברים בשפה האנגלית, להלן תרגומם): אתה יכול להמשיך באנגלית. (אומר דברים בשפה האנגלית, להלן תרגומם): תודה מתנצל. אני מנהל מחלקת הרדמה, אחת הגדולות בעיר ניו-יורק, ואני גם סגן נשיא אגודת הבוגרים של התוכנית האמריקאית באוניברסיטת תל אביב. במהלך 15 השנים האחרונות, אנחנו ראיינו ועזרנו לסטודנטים לרפואה, וכאלה שהגיעו מישראל מכל מיני בתי חולים

אנחנו עובדים עם אוניברסיטת ניו-יורק, בית חולים הר סיני, אוניברסיטת קולומביה, ואנחנו מקבלים הרבה סטודנטים ישראלים שעוברים דרכינו.

אנו לא רק בעלי רצון ושגרירים של מדינת ישראל, אבל גם ראשי